היום 6 בינואר 2021, כ"ב בטבת התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת העבודה והרווחה בנושא תקנות המזון,

הצעת צו הגנה על בריאות הציבור (מזון)

אבל אני חושבת שלאמירה של הוועדה היה, במקרה הזה,

אני מקווה שלא נצטרך לפטר אנשים. אני מקווה שאנשים יעשו את העבודה שלהם. ואנחנו נעבוד מתוקן ולא נכמת את הכול ונעשה דברים שלא ייעשו,

יחד עם זה, בצוק העיתים, ניתן לכם קרדיט כי בכל זאת נעשה משהו אחרי הרבה מאוד שנים. נצביע על הקראה של היועצת המשפטית נעה בן שבת, כפי שהקריאה. אז אנחנו מאריכים את זה עד? עד 16 ביוני 2021. 16 ביוני. ועד אז את מביאה את התקנות הראשונות. לא באותו יום. בעזרת השם, אנחנו נוציא את זה לפני.

מי בעד, ירים את ידו? הצבעה אושרה.

והם אחד במספר, הצביעו פה אחד על ההצעה הזאת. אנחנו מאריכים ולא סוגרים את רפורמת המזון, כפי שהיינו צריכים לעשות אולי.

הישיבה נעולה. תודה רבה על ההזדמנות. הישיבה ננעלה בשעה 10:06.